אופיר כץ מיכאל מנקין מנהל בחברת אלסמד ציפי בורנשטיין מעיני הישועה נריה שטאובר מנהלת תחום תמחור, משרד הבריאות ד"ר אסנת

משרד הבריאות דניאל פדון

משרד האוצר מיכאל מנקין מנהל בחברת אלסמד ציפי בורנשטיין מעיני הישועה ד"ר זיו פז